אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני כ"ה באלול התש"ף, ה-14 בספטמבר 2020. סדר יום עמוס לפנינו. ראשית נתחיל בהמלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי ישיבות הכנסת בתקופת החגים. ניתן את רשות הדיבור למזכירת הכנסת. בוקר טוב. לאורך כל שנות עבודת הכנסת, היה נהוג שפגרת הכנסת נמשכת מתשעה באב, לפני תשעה באב, ועד אחרי סוכות, אחרי החגים. עברנו שלוש מערכות בחירות רצופות, ונוכח משבר הקורונה והצורך להעביר חקיקה בהיקף ניכר, הכנסת המשיכה בעבודה, וזה נעשה כמובן בתיאום עם ועד העובדים. פה אני רוצה להגיד כבר אמרתי בהזדמנות אחרת, גם היושב-ראש ציין את זה את ההערכה הרבה לוועד העובדים על ההבנה שהם גילו למצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו. במכתב שהצגתי בפני הוועדה המכובדת בכ"ז באב 17 באוגוסט, ציין יושב-ראש הכנסת שפגרת הקיץ תצומצם אך ורק לתקופת החגים. בשבוע שעבר, י"ח באלול 7 בספטמבר, קיים יושב-ראש

התייעצות עם חברי הנשיאות,

לפיכך הוא מבקש שוועדת הכנסת, בהתאם לסעיפים 18 ו-19 לתקנון, תאשר את הבקשות הבאות: ההמלצה היא שביום שני ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020, זה הוא צום גדליה, לא תתקיים ישיבת כנסת אתם מתבקשים לאשר את ביטול הישיבה באותו יום, בימים שלישי ורביעי, ד' ו-ה' בתשרי, 23-22 בספטמבר 2020, תתקיימנה ישיבות כנסת, אולם שעת פתיחת הישיבה ביום שלישי תוקדם ל-11:00. ביום רביעי זה ממילא ב-11:00, אבל את שעת הישיבה ביום שלישי נקדים ל-11:00. כנס הקיץ של הכנסת יסתיים ביום חמישי ו'

24 בספטמבר 2020. לפיכך, המושב השני של הכנסת העשרים ושלוש,

כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020. אתם מתבקשים לאשר את ההמלצה של היושב-ראש והסגנים. תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, יש תוספת שביקשו היושב-ראש והיועצת המשפטית לגבי הוועדות. הפגרה היא שבועיים, כששבוע מתוכה כוללת את חג סוכות ואת חול המועד סוכות. בשבוע הראשון זה ערב יום כיפור ויום כיפור, כך שלמעשה יש שלושה ימי עבודה רגילים, כי בדרך כלל בסוכות הכנסת סגורה. זה יוצא ימים שלישי, רביעי וחמישי, 29 ו-30 בספטמבר ו-1 באוקטובר. נשאלת השאלה מה קורה עם עבודת הוועדות. בדרך כלל בפגרות רגילות, קובעת מראש ועדת הכנסת הגבלה על מספר ישיבות הוועדות, ויושב-ראש הכנסת תמיד יכול לפי התקנון לאשר ישיבות נוספות במקרים דחופים. במקרה הזה הציע יושב-ראש הכנסת לקבוע, וועדות לא יוכלו לשבת יותר מפעם אחת. גם פה צריך לשקול האם רוצים את זה, אולי לקבוע שזה רק פעם אחת ורק במקרים דחופים,

ברור שאם הפגרה היא שלושה ימים שלישי, רביעי וחמישי הכוונה היא שהוועדות לא יישבו כסדרן בימים האלה. זאת גם תקופה שבין יום כיפור לסוכות, אז צריך גם להחליט מה עושים בעניין הזה,

אם לא אומרים דבר, הוועדות יכולות להתכנס בכל אחד מהימים האלה. עדיף לא לומר, כי משרדי הממשלה עם כל מיני תקנות כאלה ואחרות, ועולה חשד שלא יוכלו להיות מאושרות. חוק הסמכויות קובע שבכל הנוגע לסמכויות הקורונה, כל עניין הפגרות לא חל על הוועדות. זה כתוב בחוק, וזה גובר על החלטה של הכנסת. נכון, זה גובר על החלטת פגרות. זאת אומרת, בכל התקנות של הקורונה הוועדות כן יתכנסו ונאשר און בדיעבד. נכון, הן יכולות להתכנס. אוקי. תודה רבה, גברתי היועצת המשפטית. אני אגיד גם שהסיבה שרוצים להקדים ליום שלישי הבא

ישיבת הכנסת לשעה 11:00 היא מתוך הרצון כפי שכינה זאת היושב-ראש לנקות שולחן; שכל הוועדות יוכלו להתכנס עד יום שלישי או רביעי כדי לנקות שולחן ולהגיע לסוף המושב עם שולחן נקי ככל הניתן. אני מנסה להבין, המושב השני הוא מושב חורף? במושב יש שני כנסים: כנס חורף וכנס קיץ. השנה בגלל הבחירות התחלנו ב-16 במרץ, אז היה כנס אחד, אבל בשנה הבאה, בעזרת השם, אחרי החגים יתחיל המושב השני של הכנסת העשרים ושלוש, ויהיו בו שני כנסים. אם כן תצטרך הכנסת להתכנס בתקופה הזאת, כי בכל זאת ההחלטה הזאת התקבלה לדעתי עוד לפני שהחליטו על הסגר - - היא התקבלה בשבוע שעבר, אבל כבר ידענו שזה מגיע.

השאלה אם נצטרך עוד לקיים ישיבות כנסת דחופות - - - תמיד יש אפשרות לדרוש ב-25 חתימות וכו', הדברים האלה עדיין קיימים כמו בכל פגרה אחרת, התקנון עדיין עומד. אם אין עוד מישהו מחברי הוועדה שרוצה להתבטא,

רוצה להמליץ לוועדה לתמוך בהמלצת יושב-ראש הכנסת וסגניו. עוד בתחילת הכנסת פניתי ליושב-ראש הכנסת הקודם קודם יולי אדלשטיין בבקשה לבטל את פגרות הכנסת לאור סבבי הבחירות השונים. אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה סבירה. בהזדמנות הזאת גם צריך להודות לעובדי הכנסת ולוועד העובדים שנעתרו ונענו לבקשה, גם תרמו מזמנם וממרצם, ובכלל מסייעים רבות לעבודת הכנסת ולחברי הכנסת. זו ההזדמנות גם דרככם להביע את הערכתנו. אני מעלה את זה להצבעה. לא אמרת מה עם הוועדות. הוועדות פעם אחת בשבוע. לפי הצעת יושב-ראש הכנסת, כל ועדה - - - - פעם אחת בפגרה. כשבדרך כלל אנחנו מבהירים שזה כל הוועדות, כולל ועדות משנה, כולל ועדות משותפות לא יודעת אם יש עכשיו וכו' פעם אחת. ההגבלה הזאת תחול על כל סוגי הוועדות?

אני חושב שצריך לקבוע שאלה יהיו ועדות ראשיות,

כנסת וכספים. האחרות לא יתכנסו בכלל? שוועדות משנה יתאפקו. ועדות האם.

רק ועדות קבועות פעם אחת, ומעבר לזה באישור מיוחד של היושב-ראש. ועדות קבועות וועדות מיוחדות. בדיוק, כל חריגה תהיה באישור היושב-ראש. האם הצבעה זו מחייבת גם את הוועדות לא להתכנס יותר מפעם אחת? כל ועדה תוכל להתכנס פעם אחת במהלך הפגרה שזה שבוע. ועדת חוץ וביטחון - - - אני חושב שצריך בהקשר הזה להחריג את ועדות המשנה של חוץ וביטחון.

ועדת קורונה יכולה להתכנס. ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון עוסקת לפעמים בדברים מידיים שצריכים להיות נידונים. בכל מקרה, כל תקנות הקורונה הן מעל כל ההחלטה הזאת. על ועדות משנה של חוץ וביטחון אין הגבלה?

חוץ וביטחון פעם אחת, תמיד היושב-ראש רשאי לאשר מעבר. אתה רוצה להגיד משהו על התראה כמה זמן מראש? יום מראש בגלל שזאת פגרה? מה מקובל? בדרך כלל בפגרות אנחנו אומרים שלושה או ארבעה ימים. אבל פה זה כולה שלושה ימים. גם חברי הכנסת צריכים לדעת שהם בפגרה. צריך להיות גמיש בשבוע הזה. 12 שעות לפני, יום לפני. 24 שעות. 24 שעות לפני. מי בעד ההצעה עם התיקונים שהכנסנו? אני במקום מלכיאלי. שישה. מי נגד? מי נמנע?

ההצעה התקבלה. אנחנו מודים לחברי הוועדה,

ליושב-ראש ולסגנים. אנחנו נעבור לנושא השני בסדר היום: פניית יושב-ראש הוועדה המיוחדת לשינוי שם "הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט" ל"וועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל". יושב-ראש הוועדה שפנה, אבי דיכטר, בבקשה אדוני. תודה רבה. הוועדה קמה לפקח על קרן, שבהתחלה הייתה על רווחי הגז והנפט ולאחר מכן הוספו אוצרות הטבע. במקום להתחיל לשנות ל"גז,

אוצרות טבע ומינרלים" ועוד דברים אחרים, מהותה של הקרן הזאת הוא הקרן לאזרחי ישראל, ולכן ההמלצה היא הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. נראה לי שזה מקיף את כל הדברים. גם אם יתווספו מחר תחומים נוספים, ממילא הפיקוח הוא על קרן וסמכויות הקרן נקבעות בחוק או בהחלטות ממשלה. נראה לי יותר נכון, יותר קולע למטרה, גם מבחינתנו ככנסת אנחנו מפקחים על הקרן לאזרחי ישראל.

יש בזה אמירה חשובה.

אגב, זה גם שם החוק. זה גם שם הקרן וגם שם החוק. עכשיו הוא אמר הוועדה לפיקוח ובמכתב כתוב "הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל", איך רוצים שיהיה השם? מה שכתוב במסמך "הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל". אבל חסרה המילה פיקוח. כל ועדה היא ועדה מפקחת. אבי דיכטר (יו"ר הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט): אנחנו לא ועדה מבצעת, אף ועדה היא לא מבצעת, גם ועדת חוץ וביטחון וגם ועדת הכספים הן לא ועדות מבצעות.

אמרתי שיש בזה אמירה חשובה. זאת תהיה המלצה למליאה. בינתיים אין ויכוח על מה זה "אזרחי ישראל", אז אפשר. אל תעורר, כי גם על זה יתווכחו. נצביע על שינוי שם הוועדה, מי בעד שינוי שם הוועדה ככתוב? הצבעה בעד, 9 נגד,אין נמנעים,אין אושר. תשעה פה אחד, ההצעה אושרה. בהצלחה ליושב-ראש הוועדה ולוועדה על העבודה החשובה. נעבור לסעיף השלישי בסדר היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להעברת הצעה לדיון מהיר בנושא "צה"ל ומערכת הביטחון ביצעו ניסויים בכ-1,000 בעלי חיים בשנים האחרונות" מוועדת החוץ והביטחון לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבין שזה גם על דעת יושבת ראש הוועדה.

הסוגיה הזאת נוגעת לצער בעלי חיים. כל נושא הפיקוח על חוק צער בעלי חיים עבר לא מזמן לוועדה בראשותי, ולכן אני חושבת שזה המקום הנכון והמתאים לדון בנושא הזה. זה על דעת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ועל דעתי. אם יש הסכמה, נראה שאין מניעה להעביר את הדיון המהיר. מי בעד העברת דיון מהיר? הצבעה אושרה. פה אחד הוחלט שהדיון יועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. נעבור לסעיף החמישי, כי זה גם נוגע לאותה ועדת פנים והגנת הסביבה בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא "הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים מנוע צמיחה לאומי חדש בנגב" מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה. אני חושב שהדינאמיקה במליאה איך נזרקים שמות ועדות כל סוגיית התעופה נידונה בוועדת הכלכלה, מה גם שלא דנים בהשלכות הסביבתיות. אם היה דיון על ההשלכות הסביבתיות, בוודאי שמקומו של הדיון היה בוועדת הפנים. אני חושב שעל דעתה של יושבת ראש ועדת הפנים שהדיון צריך להיות גם בוועדת הכלכלה. גברתי מסכימה?

אז אנחנו נצביע, מי בעד העברת הנושא לוועדת הכלכלה? מי נגד?

שמונה בעד, ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה כמבוקש. הסעיף הרביעי בקשת יושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד להעברת הצעת דיון מהיר בנושא בית הספר לחינוך מיוחד בביתר עלית והתנהלות עיריית ביתר עלית מול מוסדות החינוך המיוחד, מהוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. נמצא כאן יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד? לא, אבל אמר לי יושב-ראש ועדת החינוך והספורט שהוא לא מתנגד להעברת הנושא אליו. לאור העובדה שיושב-ראש הוועדה לזכויות הילד מבקש ויושב-ראש ועדת החינוך מסכים, נראה לי שאפשר להצביע בעד ההעברה מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הדיון יועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט. כדאי להזכיר שהתקנון מגביל מתי צריך לבקש בקשה. אז אולי נחדד את הנושא הזה. מכיוון שקיבלנו לאחרונה כל מיני בקשות במועדים שונים, נזכיר שהחלטת הנשיאות ניתנת בדרך כלל בימי שני. יושבי ראש הוועדה או המבקשים, נכון? מי שיכול לבקש זה חבר כנסת שהציע את הדיון המהיר, יו"ר ועדה שרוצה, יו"ר ועדה שזה הועבר אליה. יושב-ראש הוועדה שאליו הועבר הדיון או יושב-ראש הוועדה שמעוניין בקיומו של הדיון ולא שובץ אליו הדיון, או חבר הכנסת שהציע את הדיון רשאים לבקש את העברת הדיון מוועדה לוועדה, על אף החלטת הנשיאות בו ביום, ביום ההחלטה. אנחנו מבקשים מחברי הכנסת ומיושבי ראש הוועדה להקפיד על כך. אנחנו היום אישרנו לפנים משורת הדין לדון בבקשות שלא הגיעו במועד, לא ביום ההחלטה. אבקש מכם להקפיד על כך. אנחנו נקפיד על כך. אני מבקש גם ממזכירות הכנסת לעדכן אותם מספיק זמן כדי שיוכלו להודיע לנו בו ביום אם הם רוצים לעשות שינוי בבקשה הזאת. הודעה של מזכירות הכנסת זה החלטת הנשיאות, היא מעבירה להם את החלטת הנשיאות.

אנחנו סומכים עליכם בהקשר הזה. נושא נוסף על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה. בפנינו שלוש הצעות חוק ממשלתיות שאושרו אתמול על ידי הממשלה: הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת למענק עובד בעד עבודה בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה). נתחיל עם ההצעה הזאת אולי לפני שנתחיל, אני אומר מילה, וזאת מילה שתהיה יותר מיועדת לפרוטוקול, אבל גם מהוועדה לממשלה ואנחנו נפנה אליה בהקשר הזה. ועדת שרים לחקיקה נמנעה להתכנס ברצף בתקופה האחרונה. הדבר הזה מנע מחברי הכנסת להעלות נושאים על סדר היום של הכנסת, בעיקר לחברי הכנסת של הקואליציה, בגלל המשמעת הקואליציונית ובגלל הסדרי עבודת הקואליציה. זה דבר שנדחה ונדחה, ובכך גם נדחו הפטורים שניתנו לחברי הכנסת להגשת חוקים בנוהל שהוסכם עם ועדת שרים לחקיקה. המצב שבו הממשלה מעלה חוקים כרצונה, וזה בסדר, זאת זכותה, אך מבקשת שניתן לזה פטור מחובת הנחה להקדמת דיון, לא יכול לדור בכפיפה אחת עם העובדה שמונעים מחברי הכנסת להעלות חוקים שהם מעוניינים לדון בהם במליאה. לכן אנחנו נעלה את הנושאים האלה להקדמת דיון אך ורק בקריאה הראשונה. אנחנו לא נאפשר הקדמת דיון בקריאה השנייה והשלישית, עד שהממשלה לא תודיע לנו מתי היא מתכוונת לדון בהצעותיהם של חברי הכנסת, שזה גם חלק מעבודתם לקדם חקיקה חשובה, חקיקת קורונה וחקיקה אחרת, כפי שראוי ביחסים בין רשות מחוקקת לרשות מבצעת. אמרתי את האמירה הזאת, כי היא הייתה חשובה להרבה מאוד מחברי הכנסת שנוכחים כאן ולאנשים שמדברים אתי כל הזמן, על הפטורים שוועדת שרים לא מאפשרת. זאת תהיה התשובה היום בהקשר הזה. אתה מדלג כאן על ועדת שרים ומעלה חוקים?

אלה הצעות חוק ממשלתיות שמקדימים את דיונם להיום במקום ביום רביעי.

הצעת חוק שמוגשת, צריכה להיות מונחת יומיים על שולחן הכנסת. הם מבקשים להקדים את זה להיום לאור תקופת הקורונה. אנחנו צריכים לדון בזה ולאשר את זה. אני מודיע שהאישור יהיה רק לקריאה הראשונה. הקריאה השנייה והשלישית, שגם לזה יצטרכו הקדמה, אנחנו נדון עם ועדת שרים שעד שלא ידונו בחוקים של חברי כנסת, לא ידונו בחוקים של הממשלה. נראה לי שזו הצעה לגיטימית. לא, הוא אמר משהו כללי. אני מברך עליה. ביחס לזה שיש קואליציה בתוך קואליציה, זה בסדר. אני מברך עליה,

יכול להיות שאם ועדת שרים תמשיך בהתנהלותה ולא תתכנס, יכול להיות שאנחנו נוותר על הנוהג שהיה פה לאורך שנים רבות שוועדת שרים נותנת פטור ואנחנו נתכנס כוועדת כנסת ונתחיל לדון בחוקים של חברי כנסת. כשנגיע לשלב הזה,

לא לתפור חליפות,

אתה יכול בכל מקרה לתת פטורים. אני יודע גברתי, אבל אנחנו פועלים על פי נוהג, ואנחנו מכבדים את הנוהג ואת ההסכמות בין הממשלה והכנסת. אבל ככל שההסכמות לא יעמדו אלא רק כלפי צד אחד, גם אנחנו נוכל לטעון ולפעול בדרך שבה אנחנו חושבים שצריך לפעול.

הנוהל הזה לא תקף, הוא היה תקף בכנסת השמונה-עשרה. שמונה-עשרה, תשע-עשרה ועשרים. נוהל אתה צריך לחדש בכל כנסת, כי הנוהל הוא בניגוד לתקנון. כתבתי לך מכתב בנושא. הבנתי, שמעתי, זה לא נכון. בואו נתחיל עם הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. עו"ד גיא גולדמן מרשות המיסים נמצא אתנו. שלום לכולם. מדובר בחוק למתן תוספת תמיכה בשיעור 67% מהמענק שניתן לעובדים שיעבדו במשכורת נמוכה במהלך תקופת הקורונה. ההקדמה מבוקשת בין היתר כדי לאפשר תשלום מקדמה מהיר יחסית במהלך חודש ספטמבר, אם זה יתאפשר תפעולית, לפני ערב החג, מקדמה בשיעור 25% מהמענק שניתן לעובדים בעלי משכורת נמוכה שזכאים לפי שנת 2019. שזה מס הכנסה שלילי?

נכון, מס הכנסה שלילי. חברים, מישהו רוצה להתייחס? אנחנו נצביע על הקדמת דיון. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה? מי אמר שוועדת שרים לא יכולה להגיע להסכמות? מי נגד? מי נמנע?

הצעת החוק תוקדם.

עידן. אתה לא אישרת להקדים מס הכנסה שלילי משכורת מינימום? הקדמת הצעה שנייה, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6). ינמק עו"ד ינון גוטגליק מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. לבתי החלים. אין הסדר שקבוע בגלל שלא תקופה מסוימת. עכשיו הצעת חוק לשנת 2020 בגלל שבתי החולים במצב קשה להתמודדות עם הקורונה. אנחנו רוצים שתעבור כמה שיותר מהר כדי שאפשר יהיה להעביר. מתי זה הגיע אלינו לוועדה? קיבלנו את זה לפני כמה דקות. יש דרך שהתהליך הזה ישתנה? אנחנו רוצים לעזור. זאת בדיוק הטענה שלי כלפי הממשלה. אחרי שהממשלה מחליטה, צריך להגיע למדפיס למזכירות אני מבין את הקודם, אבל כאן זה קשה לנו לקבל אם זה דחוף לקדם את זה או לא כי מישהו אמר לא התחשבנו כל 2020 עכשיו זה דחוף. לא קיימת מידת הדחיפות. אמרתי את מה שאמרתי ב אולי נשמע את נציג האוצר? שילמדו. אלא בדרך המלך. הממשלה ביקשה. אני מעלה רק את הראשונה. יש רצון לעזור, אבל שיידעו לעבוד באופן מסודר. זה לא סוף החוק.

מדובר על הצעת חוק שמעבירה כספים מקופות החולים. החוק מסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבין בתי החולים.

בגלל שלא ניתן היה לחוקק בתקופה מסוימת. אנחנו מביאים עכשיו הצעת חוק לשנת 2020 והדחיפות

בין היתר בשל ההתמודדות עם

יש פה דחיפות, כי בחלק מבתי החולים המצב קשה. וזה לא היה דחוף גם לפני חודש? לפני חודשיים? אני מניח שתשמעו את כל הצדדים, אבל בתי החולים מחכים. האמת שהוא לא הכתובת לזה, חבר

מידע קודם, אני יודע שהחוק הזה כבר היה מונח על שולחן ועדת שרים לחקיקה ולא עלה לפני שבוע וחצי או שבועיים, ובגלל חוסר ההסכמות לא עלה ומגיע היום.

אני בעמדתך בהקשר הזה, אבל הסיבה שאני כן מאפשר לקדם את זה קצת, היא שהכנסת יוצאת לפגרה, ואם לא נדון בזה היום, זה יידון רק באוקטובר-נובמבר ואני לא רוצה לפגוע בקופות החולים בהקשר הזה.

אבל אם פעם אחת היינו עושים להם את זה עם חוק שאנחנו מבינים באמת שהוא לא דחוף ולא יפגע באנשים, במשק או בגוף כלשהו - - - אולי דווקא בגלל התקופה הזאת של קורונה ושתיכף אנחנו נכנסים לסגר, לחנך אותם עכשיו? אם לא היינו בשבוע הבא בפגרה, אני מסכים אתך.

מי בעד הקדמת הדיון בחוק הזה? מי נגד? מי נמנע?

הקדמת הדיון אושרה. הצעת חוק אחרונה של הממשלה הצעת חוק הגנת הצרכן (מאגר צרכנים להגבלת שיחות שיווק מרחוק).

הצעת חוק נגד עושק הקשישים. תציג את ההצעה עו"ד חנה טירי וינשטוק. שלום לכולם. ההצעה הזאת מבקשת לקדם הקמת מאגר, שנקרא מאגר "אל תתקשרו אלי", שבו כל צרכן יכול להירשם במאגר. המשמעות היא שלא ניתן להתקשר אליו בשיחות שיווק.

באיזושהי חבילה כוללת להתמודדות עם ניצול ועושק קשישים. אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת בשנים הקודמות. אנחנו רואים דחיפות לקדם את ההצעה הזאת בתקופה הזאת, מכיוון שאנחנו רואים שיש עלייה בתיקי החקירה אצלנו ברשות, תוך ניצול תקופת הקורונה והעובדה שאנשים נמצאים בבית ובמצוקה כלכלית ועלייה בשיחות. לכן אנחנו רוצים לקדם את ההצעה הזאת כמה שיותר מהר. ההצעה הזאת כבר עברה קריאה ראשונה בכנסת העשרים באוקטובר 2018. היא לא קודמה כי הכנסת יצאה לפגרה, ואנחנו בהחלט רוצים לקדם את הקדמת המאגר באופן דחוף כדי לקדם את הרווחה של אוכלוסיות פגיעות, של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים וגם של הצרכנים באופן כללי. תודה גברתי. מישהו רוצה להתייחס? רק להצטרף למאגר. אני גם רוצה להצטרף למאגר. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה מי בעד הקדמת הדיון?

הדחיפות פה בטח לא ברורה.

פה אחד הוחלט שהדיון בהצעה יוקדם. סעיף אחרון בסדר היום הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף-2020, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הזאת נידונה בוועדה הקודמת ואושרה על ידי כלל החברים.

נכון, נתמכה על ידי כלל החברים, לא הוצבעה על ידי כלל החברים. היא נתמכה על ידי כלל החברים, ואושרה על ידי מליאת הכנסת בקריאה הראשונה. זה חוזר אלינו לדיון להכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית במליאה. ארבל, את רוצה לפרט? מדובר בהצעת חוק קצרה, שמוצע לאשר אותה לקריאה שנייה ושלישית באותו נוסח שאושר גם לקריאה הראשונה מטעם הוועדה. היום קובע סעיף 52 לחוק הכנסת, שהכנסת לפי הצעת ועדת הכנסת תמנה ועדה ציבורית, שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת. עוד קובע החוק, שאחד לפחות מחברי הוועדה יהיה חבר הסגל האקדמי של מוסד להשכלה גבוהה, שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, וסעיף (ד) של סעיף 52 אומר שיו"ר הוועדה הציבורית יהיה מקרב חברי הוועדה, שהם חברי סגל אקדמי. מה שהצעת החוק הזו באה לעשות זה להותיר את אחד מחברי הוועדה כחבר סגל אקדמי, אבל לבטל את החובה שהוא יהיה יו"ר הוועדה, כך שכל אחד מחברי הוועדה יהיה היו"ר, כפי שתקבע ועדת הכנסת ותאשר מליאת הכנסת. הצעת החוק שמועלית לא דנה בשום דבר שנוגע לשכר חברי הכנסת,

באופן שבו ייבחר יושב-ראש הוועדה. היום, כפי שציינה היועצת המשפטית, אם ועדת הכנסת או הכנסת הייתה בוחרת בשלושה מרצים מהאוניברסיטה כחברי ועדה, היינו צריכים לבחור אחד מהם כיושב-ראש הוועדה. אם היינו ממנים שניים שהם מרצים באוניברסיטה ואחד לא, היינו צריכים לבחור את אחד מהשניים כיושבי ראש הוועדה. אני לא רואה שום הגיון וגם בדקנו בפרוטוקולים קודמים של דיוני הוועדה שהקימה את הוועדה שדנה בשכר חברי הכנסת, שבאמת דנה הרבה מאוד זמן בהקמת הוועדה, בעצם בקיומה של הוועדה, בכינון הוועדה הזאת.

שלוש שנות דיונים מה סמכויות הוועדה, איך היא צריכה לפעול, האם המלצותיה יהיו מחייבות, האם המלצותיה יהיו המלצה בלבד לוועדת הכנסת. בכל זה אנחנו לא דנים.

במהלך הדיונים באותם פרוטוקולים של הכנסת החמש-עשרה ההחלטה לקבוע מי יהיה יושב-ראש הוועדה עלתה רק בישיבה האחרונה, מה שנקרא בדקה התשעים. ברגע האחרון לפני ההצבעה לקריאה שנייה ושלישית הועלה הנושא הזה. אז התחילו חברי הכנסת דאז להתווכח מי יהיה יושב-ראש הוועדה מבין החברים.

בהתחלה דיברו על חמישה חברים, אחרי זה צמצמו לשלושה חברים. הרעיון המסדר היה שלא יהיה מיליארדר יושב-ראש הוועדה, כך ביטא זאת חבר הכנסת לשעבר שאול יהלום. אז אמרו: אולי נביא שופט? אולי נביא אדם אחר? אז יושב-ראש הוועדה יוסי כץ, איש מפלגת העבודה שהתנגד מאוד לשופט,

שהיושב-ראש יהיה מרצה מהאוניברסיטה מתוך אותה דעה, שמרצים באוניברסיטה לא מרוויחים הרבה ולא יהיו מיליארדרים בראש הוועדה. אולי ישוו את שכר חברי הכנסת לשכר מרצים באוניברסיטה? כי הם לא מרוויחים הרבה. פינדרוס, תאמין לי שלא כדאי לך. אני הייתי חבר סגל בכיר באוניברסיטה. אני משקף נאמנה את הדברים שנאמרו אז בפרוטוקול. לכן אני חושב שהחלטה שמקרב חברי הוועדה יהיה רק זה שמרצה באוניברסיטה היא החלטה שרירותית. אני חושב שצריך לבחור מתוך חברי הוועדה שהכנסת תבחר את המתאים ביותר לנהל את הוועדה, את המתאים ביותר לכנס אותה, לדון, אפילו לעמוד בלחץ הציבורי ובלחץ מול חברי הכנסת. אני לא בטוח שמרצה באוניברסיטה הוא זה שצריך לעמוד בזה, או שהוא הטוב ביותר לעמוד בפני הציבור ולעמוד בפני לחצים כאלה ואחרים, גם בתוך הכנסת וגם מחוצה לה,

נשמע צליל זלזול במרצים באוניברסיטה.

אגב, יכול להיות שחבר הוועדה שהוא מרצה בסגל האקדמי ייבחר, רק אני אומר שהוא לא חייב להיבחר. אני אומר שהטוב ביותר שחברי הכנסת יחליטו עליו הוא זה שייבחר. זאת הצעת החוק שעוסקת אך ורק בנושא הזה, לא בשום נושא אחר, ולכן אני הייתי ממליץ לחברי הוועדה לאפשר לקדם את הצעת החוק הזאת כדי לאפשר לכנסת למנות את הוועדה שכבר למעלה משנה וחצי לא קיימת ולצערי לא מונתה עד היום. זה תפקיד ועדת הכנסת. אם אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אנחנו לא עוסקים בשום רגע בשום צורה בשכר חברי הכנסת. כל הרצון להציג את זה כאילו אנחנו עוסקים בעצמנו, עוסקים בשכר חברי הכנסת או מתכוונים להעלות את שכר חברי הכנסת, אי-אפשר בטח לא לכוון אותו כלפיי כמי שיוזם את ההצעה. אני לא חושב כך. אני מאמין ששכר חברי הכנסת בטח בתקופה הזאת לא צריך לעלות. אני הצטרפתי להצעת החוק של חבר הכנסת קרעי, שדיבר על שינוי האופן שבו ייחשבו את שכר חברי הכנסת, בעיקר בתקופת הקורונה. אני גם הצטרפתי לקריאה של שר האוצר להפחית באופן גורף בשכר של המגזר הציבורי ברשות המבצעת, ברשות השופטת, ברשות המחוקקת. נראה לי שזה הדבר שמצופה וראוי שיהיה בתקופה הקשה הזאת שכל אזרחי ישראל עוברים וחווים. באופן אישי וגם כל חבריי לסיעה תורמים בכל חודש משכרנו. איתן, אנחנו הגשנו הצעת הסתייגות, שכל חברי הכנסת יוותרו על ה-750 שקל וזה לא עבר בוועדה - - - זה עבר אוטומטית. הייתה תקרה לשכר, השכר של חברי כנסת הוא מעל. חבר הכנסת אוסאמה, יש דרך להעלות כל דבר, גם בהסתייגויות, ויש גם מה שנקרא השלכות לכל הדבר, אבל אני מודיע שאני וחבריי תורמים אחוז משכרנו. גם אנחנו תרמנו. אני אמרתי את הדברים האלה, מכיוון שבתקופה האחרונה מנסים לצבוע אותי כמי שמוביל מהלכים בוא נאמר, לא נקיים, מושחתים, אחד שרוצה להעלות את שכרו ב-15% או אינני יודע מה, ולכן היה חשוב לי כמי שנאמרו דברים כלפיו - - - זה רק החצי שפעם היו בכחול-לבן. - - -יושב-ראש ועדת הכנסת.

לכן היה חשוב לי לומר אותם כאן, לכל הלועגים ולכל המלעיזים. אלה הדברים שלי עד כאן. אני פותח את הנושא הזה לדיון. נרשם לדיבור חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. אני רוצה דווקא לחזק את התיקון לחוק שלך, כי מהניסיון שלי, בלי לכוון פה למישהו ספציפי, אני חושב שהעיקרון שצריך לעמוד לנגד עינינו הוועדה שאמורה לקבוע את שכרנו, שכר חברי הכנסת, צריכה להיות ועדה שבעיקרה נציגי ציבור. אני אפילו הייתי ממליץ שהיושב-ראש יהיה מישהו שהיה נציג ציבור, כלומר: הוא שימש בפועל כאיש ציבור. דווקא הניסיון שלי עם אנשי אקדמיה הוא ניסיון של מנותקות מהציבור. במובן הזה אני אפילו חושב שזאת הצעה טובה, שבוודאי לא בהכרח יהיה איש אקדמיה יושב-ראש הוועדה ואולי בכלל לא, בלי לזלזל פה בד"ר קרעי כמובן, חברי הטוב, וגם באחרים. יש הרבה מאוד אנשי אקדמיה מעולים, אבל הסטטיסטיקה לימדה אותי שיש משהו מנותק באלו שיושבים במגדל השן. עמית, תלוי באיזה פקולטה, יש פקולטה למדעי הרוח ויש פקולטה למדעי - - - הנטייה הזאת יותר רווחת בפקולטות למדעי הרוח והחברה. קרעי, תפסיקו להסית. מהבוקר אתה מסית נגד השופטים, עכשיו מסית נגד הפרופסורים ונגד האקדמיה. כולם מנותקים, במגדל השן, מגדלי שן. פרופסורים, דוקטורנטים מנותקים?

בבלפור יראו שעשית את דף המסרים היומי... עידן, יש לך עוד הצעת חוק שהבנתי שאתה רוצה להגיש - - - אם אתה מדבר על דף מסרים יומי, לפחות אל תגיד שהחבר שהיה לך מאותה סיעה רוצה תוספת של השכר, לפחות תדייקו. הוא היה חבר שלך באותה סיעה, אז אתם עכשיו יוצאים נגדו. חברת הכנסת אוסנת מארק,

מה שהוא אומר: מי שמשכיל הוא מנותק. חבר הכנסת אוסאמה, אין שום דבר שקשור להסתה, אולי יש פער של שפה בינינו. בוודאי שום דבר שקשור למסרים או לבלפור, כמו שאמר פה חבר הכנסת לצדי. יש פה פשוט ניסיון חיים של הרבה מאוד חיים בהיכרות עם האקדמיה, אמרתי לא כולם. גם לנו יש ניסיון מעמיק. מצוין, אז אני משתף אותך מניסיוני שלי. נקודת הייחוס של הרבה מאוד מהפרופסורים היא נקודת ייחוס בין-לאומית, היא לאו דווקא החיים כאן בחברה שבה אנחנו חיים. מקורות ההשוואה שלהם והמדדים שלהם מה נכון ומה לא נכון הם לאו דווקא מקורות של החברה כאן. הם מאוד מחשיבים כנסים בין-לאומיים, ויש לזה המון השלכות לממד המנותק. לכן אם נחזור לענייננו, אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה רעיון מצוין, שלא יהיה דווקא נציג אקדמיה, או שהאקדמיה הישראלית לא הוכיחה את עצמה כמישהי שמאוד מחוברת לציבור. אני אומר את זה דווקא בהקשר הזה ואתה הערת את זה, ואני בזה גם מחזק ומקווה ששר האוצר לא ייסוג מהדרישה הזאת כיוון שאם יש אנשים שצריכים לשאת בעול עם הציבור בעת הזאת, אלה נציגי הציבור. הדירקטוריון שלנו זה הציבור הישראלי. זה הדירקטוריון שלנו, ממנו אנחנו מקבלים שכר, ולכן האחריות שלנו היא לשאת בעול עם הציבור בעת הזו. לכן אני אומר שוב לגבי ההצעה הזאת שאני בעד, אני מוסיף לזה שאני אשמח שכאשר זה יגיע לקריאה שנייה ושלישית, אולי אפילו נשקול שזה יהיה דווקא אדם שנשא בעול עם הציבור ויכול ממילא להבין את המשמעות.

למה הכוונה אדם שנשא בעול עם הציבור? או שהיה חבר כנסת או שהיה נציג ציבור ברשות מקומית. אדם שהיה נציג ציבור ולכן אכפת לו מהציבור, ולכן הוא מתייחס לשכר אנשי ציבור - - - מה זה השטויות האלה? למרצים לא אכפת מהציבור? אין להם דעה? לא, דעה יש לכולם. החתול לא יכול לשמור על השמנת. איך שלא תסובבו את זה, אנחנו לא יכולים להיות הסמכות האחרונה שקובעת מה שכר חברי הכנסת. אבל זה לא הדיון כרגע.

איתן, תראה מה שהוא מנסה לעשות לך, הוא מנסה להדגיש כאילו אתה רוצה להעלות לנו את השכר. הוא מנסה רק להסית את הדיון נגדך, לא להתעסק במהות שלו. אני פשוט משוכנעת שיש דרך לקיים דיון בכנסת בלי לסמן קבוצות האקדמאים בעייתיים, השופטים בעייתיים, עובדי הממשלה בעייתיים. השופטים בעייתיים, מה לעשות? בלי לסמן אותם, אבל הם בעייתיים. אני ממש משוכנעת שיש דרך, בלי כל היום לסמן קבוצות ולנסות לסכסך.

גם בליכוד שמצביעים ליכוד, אולי הם לא מרוצים - - - אני מסכים עם חברת הכנסת פרידמן. אני הייתי מציע שהדיון יהיה ענייני. ההצעה לא נובעת מתוך העובדה שמאמינים או לא מאמינים לנציג האקדמיה, שאגב אנחנו עוד לא יודעים אפילו מי הוא. ההצעה נובעת מהעובדה, שנדמה לי שאין שום טעם או היגיון לקבוע באופן שרירותי שדווקא המרצה באוניברסיטה יעמוד בראש הוועדה, הא ותו לא. אין שום דבר אחר שעמד מאחורי ההצעה לשנות את הדרישה הזאת שיושב-ראש הוועדה יהיה מהסגל האקדמי אגב, אנחנו משאירים את נציג הסגל האקדמי כחבר הוועדה, כך שאני מבקש מכם, אם אפשר, אם תרצו בכך, אני לפחות אקפיד על כך, לא מדובר פה על פגיעה או בחוסר אמון במישהו. יכול להיות שדווקא נציג הסגל האקדמי יעמוד בראש הוועדה, כי נמצא שהוא הכי מתאים, אבל אנחנו לא משנים פה את ההרכב בהקשר הזה. אתה לא אומר שחייב להיות גם איש אקדמיה בוועדה. היום זה החוק, אני לא משנה את זה. את זה אתה לא מתקן? אני לא משנה את זה, אני לא מתקן. אני מתקן את העובדה שיושב-ראש הוועדה יהיה חייב להיות. אז אני רוצה להגיש הסתייגות שחייב להיות אחד אקדמי, אחד חרדי ואחד שוטר. דיברנו על זה פעם שעברה. ושלוש נשים. חברים, כבר היינו בדיון הזה.

למה לפלג כל היום את החברה הישראלית לתתי חלוקות? אני מסכים עם תהלה פרידמן, מה זה הסימון הזה? למה חייב להיות איש אקדמיה?

חברים, הדיון הזה היה בשבוע שעבר. מי שרצה יכול היה להגיע. אנחנו נעבור להמשך. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה.

- - - חבר הכנסת פינדרוס, אתה רשום לדיבור? בבקשה, חבר הכנסת

בסופו של יום צריך להגיד את הדברים כמו שהם בתכל'ס, אם לא נשנה את אופן קביעת שכר חברי הכנסת, שכר חברי הכנסת צפוי לעלות בכ-15%, זה מה שלא נאמר כאן בוועדה, ולכן הטיימינג הוא חשוב, ולכן כל אותן הצהרות בעלמא שיום אחד נתקן את שכר חברי הכנסת הם פשוט ספינים לתקשורת. יושב פה מציע הצעת החוק, חבר הכנסת קרעי, שלקח את הצעת החוק של יושב-ראש הקואליציה מיקי זוהר, תומך בו יושב-ראש ועדת הכנסת איתן גינזבורג, וגם כמובן שר האוצר אמר שהוא נדרש לסוגיה. כולם אוהבים לפזר הבטחות על שכר חברי הכנסת. כולם אוהבים לפזר הבטחות.

מיקי לוי חתום אתי על ההצעה, לא מיקי זוהר. ההצעה הזו הוגשה בעבר על ידי יושב-ראש הקואליציה. מעולם לא, אף אחד לא הגיש בקשה לשנות את הנוסחה של השכר הממוצע במשק. תאמין לי שמיקי זוהר לא הגיש הצעה כזאת. אז גם מיקי זוהר תמך והתבטא בזה ממש בחודשים האחרונים בתקופת הקורונה וגם בעבר על הצורך בקביעת שכר הח"כים. יושבים פה כולכם ואומרים: זה לא הדיון,

זה כן הדיון. כל האנשים שמדברים פה בעד קביעת שכר ח"כים הם אנשים שבסמכותם וביכולתם ובכוחם לעשות את זה. אנחנו בעיצומו של משבר כלכלי אדיר, לא מספיק למרוח את הציבור בספינים על כמה אתם מראים אמפתיה. אבל לא מדברים על השכר.

בוא נזכיר לציבור מי מורח את הציבור בספינים עם הצעת החוק שלך להעלות ל-100% את דמי האבטלה למי שנמצא בהכשרות מקצועיות.

- - - בוא נזכיר לציבור מי בדיוק עושה את כל הספינים, כשהוא לא יודע שזה עבר כבר בכנסת לפני חודשיים. חבר הכנסת קרעי, אתה הבא בתור בדיבור. הנה עכשיו נמנעת על משהו שהוא לטובת הציבור על מס הכנסה שלילי. עכשיו נמנעת. לא, הוא הצביע נגד. הוא לא נמנע, הוא הצביע נגד.

כי ביקשתי לראות את המידע,

אז תראה את זה לפני הוועדה. לא היה לפני הוועדה, זה הגיע עכשיו חברת הכנסת מארק, זה הגיע שלוש דקות לפני הדיון. אני חושב שחובתי לציבור לקרוא את הדברים לפני שאני מצביע עליהם, ואני בטוח שהציבור בבית מסכים עם זה.

יש את העניין הזה של נתונים, כמו עם לצעוק על הפגנות שצריך לסגור אותן, כשאין נתוני תחלואה, חבר הכנסת קרעי, העיקר כדי שבבלפור יתנו לך טפיחה על השכם. כנ"ל לגבי חברת הכנסת אסנת מארק,

עכשיו אתה מדבר על דף מסרים של בלפור? הנה נגמר לך זמן מסך.

זו האחריות של כולם כאן לעשות מאמץ ולהירתם לקראת ציבור שלם, שקורע תחת נטל הקורונה. למה לא נרתמת לטובת הציבור עכשיו? עכשיו היתה לך הזדמנות. חברת הכנסת מארק, תני לו לסיים את דבריו. לטובת הציבור? חברת הכנסת מארק, אני מתייחס אליך, אני מבקש שתתני לו לסיים את דבריו בלי להפריע, יש עוד דוברים שרוצים לדבר. אני אגיש את ההסתייגות הזאת בהמשך, אנחנו נצביע עליה. והנה הסתייגות נורא פשוטה, אם ועדת הכנסת כבר נדרשת לתיקון חוק הכנסת ולגעת בוועדה ציבורית שקובעת את שכר הח"כים, מן הראוי להפסיק למרוח את הציבור בהבטחות שווא ולקבוע, שוועדה חיצונית, אותה ועדה ציבורית, לא תמליץ, אלא תחליט. אנחנו לא יכולים לקבוע לעצמנו את השכר זה מדרדר את אמון הציבור במערכת, אתם צריכים להבין את זה, אי-אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי. אני לא מבינה על מה אתה מדבר. יש ועדה שהיא ממליצה, אין לה שום סמכויות אני אומר שהיא תהיה מחייבת. אם כולנו כאן רוצים ואני בטוח שאדוני היושב-ראש מסכים אתי, כי הוא פתח בדברים דומים שהציבור בבית יאמין במוסד הזה שנקרא הכנסת, לא יתכן שאנחנו נקבע לעצמנו את השכר,

זה לא הדיון שעל סדר היום, ואתה בכוונה מטעה את הציבור.

זה הרצון שלך להטעות את הציבור, ואת זה אתה עושה. חבר הכנסת קרעי,

אדוני יושב-הראש, לפני שאני אכנס לגופו של עניין, אני רוצה להתייחס לספינים שמשחרר כאן חברי חבר הכנסת עידן רול. אני מדבר בעובדות, חבר הכנסת קרעי. בכלל לא בעובדות. הוא לא יודע שהצעת החוק שעליה דיברת, אדוני יושב-הראש, ועליה חתום גם מיקי לוי וכל החברים מכל סיעות הבית, זאת לא קביעת השכר שלנו, אלא הכנסת דמי האבטלה והחל"ת של אלה שנמצאים באבטלה ובחל"ת לתוך השכר הממוצע במשק; ככה שההצמדה של השופטים ושל כל מי שצמוד לשכר הממוצע תכלול בתוכה את המובטלים. במקום שהשכר יעלה ב-15%, הוא ירד ב-15%. ועדיין ההסתייגות שלך הייתה על ההפגנות בבלפור ולא על שכר הח"כים עד כדי כך אכפת לך מהציבור? ההסתייגות שלך היא לא על זה. למה היושב-ראש לא - - - חברת הכנסת מארק, אם תמשיכי לדבר, אני מודיע לך שזכות הדיבור שלך תישלל. אני לא צריכה.

ולגבי ספינים,

אולי תספר לכולם שהגשת יחד עם יאיר לפיד בשבוע שעבר הצעת חוק, שעברה כבר בכנסת לפני חודשיים להעלות את האבטלה ל-100% - - - זה עבר בהוראת שעה, ואני מדבר על - - - ולכן מחקת אותה והורדת אותה מסדר היום, כשגיליתי את זה. אז את הספינים לציבור הישראלי, אתה וחברך יאיר לפיד עושים, ואין לכם מושג לא בנתונים ולא מה קורה עם הציבור ואתם מנותקים לגמרי.

אתה לא קראת את ההודעות מבלפור כבר חמש דקות, אתה תתבלבל במסרים. תסתכל בנייד - - - למה אתה מזלזל באינטליגנציה של האנשים פה? למה?

חברת הכנסת מארק, חבר הכנסת רול, תודה. אדוני יושב-הראש, אני באופן עקרוני מסכים עם החוק שמוצע כאן לפנינו. אני חושב שהמשילות של נבחרי הציבור צריכה להיות מעל לכול, מעל כל הרשויות, וזה בהחלט מבורך. אבל מה שצורם לי כאן זה מה הקשר של החוק הזה עכשיו בתקופת הקורונה. אנחנו בתקופת משבר. אנחנו בתקופה שבציבור מובטלים, עצמאים. ולכן הגשת הסתייגות על ההפגנות בבלפור. חבר הכנסת רול, אני מבקש להפסיק להפריע. ולכן אני מבקש לחבר את הצעת החוק הזאת למציאות שקורית ברחוב. מה שקורה בחוץ היום זה שאנחנו מבקשים מהציבור לשמור על הנחיות הבריאות, להתכנס בבתים, לא לצאת 500 מטר מהבית, כדי לשמור על בריאות הציבור. מצד שני, בסוג של מראית עין שערורייתי, ההפגנות מותרות, ההפגנות דוחות פיקוח נפש. אני חושב שהדבר הזה שאנחנו מתירים כאן בעצם מותר כאן בחוק הרי היועץ המשפטי לממשלה אמר אתמול לממשלה: נכון, יכול להיות שאני מסכים אתכם שההנחיות משרד הבריאות צריכות לחול בכל המרחב הציבורי קטן כגדול, ימין כשמאל, שמן כרזה. נתונים אין נתוני תחלואה. אמר מנכ"ל משרד הבריאות, שאין נתוני תחלואה בבלפור. הנה בבקשה, בוא נראה לך. חברת הכנסת מארק וחבר הכנסת רול. חברת הכנסת מארק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. עזוב אותך. רגע, אנחנו נביא לך נתונים. אסנת, אל תטרחי כי העובדות לא מבלבלות את חבר הכנסת רול. אני מדבר על עובדות של מנכ"ל משרד הבריאות,

הדבר הזה יוצר מראית עין של שערורייה, יוצר מראית עין של חוסר אמון ציבורי, ואם אנחנו בתקופת משבר כזאת, אנחנו צריכים לדאוג שהציבור שאנחנו אומרים לו: אל תלך להתפלל, אל תתרחק מהבית, אל תתחתן גם בשטח פתוח עם יותר מקבוצה קטנה של אנשים שהציבור הזה יקשיב לנו, שאמון הציבור בממשלה ובכנסת יחזור באופן דרמטי. אבל זה אמון שראש הממשלה יקיים את ההנחיות,

ומפירים את הנחיות משרד הבריאות בשאר המרחב הציבורי, הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. העליתי הסתייגות. אני לא מצפה שהיא תעבור בוועדה. אני מצפה שהיא תבוא לדיון משמעותי במליאת הכנסת, ובמליאת הכנסת נבחרי הציבור הם אלה שיחליטו. אם יהיה רוב לא להחריג את ההפגנות - - אבל מה הקשר לחוק? - - אלא שהנחיות משרד הבריאות יחולו בכל המרחב הציבורי, גם הפגנות ימין, גם הפגנות שמאל, אם במליאת הכנסת יהיה רוב לדבר הזה, יהיה רוב. אם זה ייפול במליאת הכנסת,

אני לא מבקש לעשות מחטף ולהעביר הסתייגות. אדוני היושב ראש, זה כמובן נושא חדש - - - אני רוצה לומר לך, אדוני יושב-הראש, אם אתה תעלה את ההסתייגות להצבעה והיא תיפול, אני מושך את כל יתר ההסתייגויות - - - א. מותר להעלות כל נושא בכל תחום ומותר להגיש הסתייגות כמעט על כל חוק, אבל אין ספק שזה נושא חדש באופן המובהק ביותר. חבר הכנסת טיבי, עוד לא שמעת את ההסתייגות. שמעתי את הנושא, לא קשור לחוק, זה נושא חדש. אלא אם כן זה הפגנות על שכר חברי הכנסת... אלא אם אלה הפגנות

סיוע לראש הממשלה לגמור את החודש... או הפגנות על שכר חברי הכנסת... אבל להפגנות האלה אין כל כך הרבה אנשים שבאים, חבר הכנסת טיבי, אז זה יכול להיות במסגרת הקורונה בתו הסגול.

עכשיו קראתי שראש הממשלה שלח ברכה לציבור בישראל מוושינגטון, הוא מבקש מכם להחזיק מעמד מול המגיפה, תחזיקו מעמד. זו הודעת תמיכה חשובה... אפילו הוא לא מגחך... שמרו על הנחיות משרד הבריאות. משם, מוושינגטון, ממרום טיסתו. חבר הכנסת טיבי, זה נראה שמציק לך מה שקורה בוושינגטון...

כן. אז בוא נדבר על זה, במקום להסתתר מאחורי - - - אבל אני מצפה מראש ממשלה לא לטוס, כאשר הציבור שלו סובל. הסכם שלום לא חשוב בעיניך. תנו לחבר הכנסת טיבי לסיים את דבריו ואז נעבור לדובר הבא. יש פייק ניוז ויש פייק peace. ויש פייק עם. ה-peace שהכי לא היה פייק בכל עשרות השנים זה ה-peace הזה.

אני בדרך כלל מוכן לקבל כל הערה שלך נגד דברים שלי, אבל דברים בזויים ושפלים כמו שאמרת עכשיו,

אלה עובדות היסטוריות, חבר הכנסת טיבי. זה לא עובדות היסטוריות. העובדות לא מבלבלות אותו. באירופה ככה אמרו עליכם אז לפני 80 שנה. אף אחד לא אמר דבר כזה עלינו. אמרו עליכם וככה התנהגו אליכם.

רצו להשמיד אותנו, לא אמרו:

אנחנו לא רוצים להשמיד אף אחד.

אתה רוצה להשמיד אותו. אלה עובדות היסטוריות. אומר את

כשאתה אומר שאין עם פלסטיני, אתה אומר את האמת. חבר הכנסת הלוי,

חבל לפתוח את זה כאן, חבל על הדיון הזה, ממש לא מתאים. נא סיים את דבריך. אני מבקש להתייחס להצעה שלו כאל נושא חדש. כפי שאמרתי בדיון הקודם, אני חושב שבהצעה אין שום בעיה, אפשר לבחור יושב-ראש מתוך חברי הוועדה המוצעים על פי חוק, ולא להגביל את זה כיו"ר שהוא חבר הסגל האקדמי. גם אדם שהוא לא חבר הסגל האקדמי שנבחר להיות חבר בוועדה יכול לנהל את הוועדה.

למרות דבריו הבזויים של קרעי בנושא אחר, אני הצטרפתי להצעת חוק שלו לגבי שכר חברי הכנסת. גם אנשים שיש להם מוח מעוות, יכולים מדי פעם להציע הצעות טובות. בואו נשאיר את זה במישור הענייני. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה אדוני. אני שמעתי אותך אומר: ויתרנו, אנחנו תורמים מהשכר שלנו. אנחנו הסיעה היחידה, סיעת ישראל ביתנו, שוויתרה על תוספת היוקר שקיבלה בהתחלת השנה. אנחנו רואים את זה בתלוש שלנו כל חודש, כשיורד לנו 1,300 שקל, כשרשום ויתור על תוספת יוקר. יש עוד חברי כנסת שוויתרו. אני מדבר כסיעה, כל הסיעה. אני הייתי מקווה, שכל חברי הכנסת היו מוותרים אז על תוספת השכר, וזה היה גם מראה לציבור את התרומה שלנו כחברי כנסת.

דבר שני, אין לי שום התנגדות להצעת החוק, אבל הפחד שלי בכל הצעת החוק הזאת שיהיה עכשיו מישהו מסומן לתפקיד כבר מראש; שאנחנו מקדמים את החוק כדי לסמן מישהו כיושב-ראש הוועדה. אני מקווה שזה לא יהיה ואין מישהו מסומן. לגבי ההסתייגות של חבר הכנסת קרעי, אני חושב שזה נושא חדש, ולכן אין מקום לדון בו ואין מקום להצביע עליו. צריך להצביע על נושא חדש. אפשר לדון כאן בנושא חדש. אני חושב שצריך להוריד את זה מסדר היום, אין לזה קשר לחוק שאנחנו מקדמים כאן עכשיו. אין לזה שום קשר. אם הוא רוצה לחוקק חוק חדש שיגביל את ההפגנות, שיתכבד ויקדם הצעת חוק כזאת.

חבר הכנסת מלכיאלי, ואחריו חברת הכנסת הילה שי וזאן. תודה רבה, אדוני יושב-הראש. אני קודם כל תומך בחוק הזה. אני חושב שזה חוק נכון מאוד, אין שום סיבה בעולם שיצטרכו דווקא איש מהסגל האקדמי. אני פונה אליך גם חברי חבר הכנסת עידן רול

אנחנו צריכים לצאת מהתפיסה הזאת, שרק איש סגל אקדמי בקי ואפשר לסמוך עליו. אני שמעתי את הדברים שלך. אני לא הגבתי לגופו של העניין הזה. אני דיברתי עם המציע. אני חושב שיש כאן הצעה חכמה מאוד. אם אתה חושב שצריך להתעקש דווקא על איש סגל אקדמי, אני הייתי מוכן לתמוך בהצעה שלך, בתנאי שאתה תוסיף איש סגל אקדמי או איש מהישיבות. זה לא קשור בשום צורה למה שאמרתי. אתה אמרת שאתה מפחד מכל שינוי בחוק הזה. זה גם לא מה שאמרתי, זה באמת לא מה שאמרתי בשום צורה. אני הייתי פה. פה אין דיון על שכר חברי כנסת, פה הדיון על הרכב הוועדה. אני שאלתי לחבר הכנסת פינדרוס, למה לעשות דמוניזציה לאנשי האקדמיה? אין חרדים אנשי אקדמיה? אבל זה הפוך, אתה עושה הפוך בחוק הזה. קודם כל, אני לא עושה כלום בחוק הזה, כי זה לא תיקון שלי. התיקון היחיד שאני מציע זה הגבלת שכר ח"כים. אני לא מתעסק בזה, אני אומר שיש טעם לפגם להתעסק בהרכב ולא במהות.

עליה בוועדה ולהתקדם איתה באותו נוסח, לא לשנות ממנה בקוצו של יוד.

חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה, זכות הדיבור שלך.

אנחנו שליחי ציבור. כבוד היושב-ראש, אני שמחה על ההתעניינות פה של חברי הכנסת בנוגע להצעה הזאת, שהיא הצעה טכנית לגמרי. חבל שלא הייתם פה בשבוע שעבר, אנחנו דנו עליה בהרחבה ובאופן מהותי, אבל אני מניחה שתמיד יש כאלו שיתפסו טרמפ על הצעות כאלה ואחרות. דובר על כל הדברים שעלו פה, גם על ידי חברי חבר הכנסת עידן רול וגם על ידי שלמה קרעי. אלה נושאים חדשים, אני מבקשת שהם יירשמו כנושאים חדשים. אין להם דבר וחצי דבר מהנושא שלפנינו, שזה עניין טכני, שאחרי שלוש שנים של עיכוב, מאפשר לוועדה להתכנס, לקום ולדון בכל עניין אחר שקשור הן לגובה שכר חברי הכנסת, או לעניין אחר. אנחנו דנים בסמכויות והרכב הוועדה, זה לא נושא חדש.

אנחנו לא עוסקים בסמכויות, ממש לא עוסקים בסמכויות. הסמכויות לא נמצאות על השולחן, מדובר על הרכב. גם לא על ההרכב, רק על היושב-ראש. - - - שהביא קושי רב לוועדה הזו לגייס את האנשים המתאימים לאור המגבלות הקיימות בחוק, ועל כן אני מבקשת בואו נישאר ממוקדם בדיון הזה. כל דיון אחר שאתם מעלים, חשוב ככל שיהיה, יקודם במסגרת נפרדת בעתו ובזמנו. דעתך נשמעה, אבל תהיה כאן הצבעה על זה. אני בטוחה שדעתי נשמעה. כרגע שמעו, לא צריך להגיד את זה. לא, אמרתי שאני מבקש שיירשם שלא יירשם, תהיה הצבעה כאן. תהלה פרידמן שכנעה אותי, לא צריך לתייג אוכלוסיות בישראל לא מרצים, לא שופטים, לא עיתונאים, לא עורכי דין וגם לא שוטרים. אין שום סיבה בעולם שחבר הוועדה יהיה מחויב להיות סגל אקדמי. אני רואה בהערות שהדבר הזה באמת לא נמצא. כמו שיושב-ראש הוועדה לא חייב להיות בסגל האקדמי, אני מבקש להכניס הסתייגות שגם חבר ועדה לא חייב להיות סגל אקדמי. אין שום סיבה, אין אנשים שהם יותר טובים ואין אנשים שהם פחות טובים. אם יש, כמו שאמר מלכיאלי, רק ראש ישיבה חייב להיות אין דבר כזה, אין שום סיבה בעולם לדבר הזה. אני מסכים עם מה שהיא אמרה, לא צריך לתייג אף אחד. אני מבקש להכניס הסתייגות שהוא גם לא חייב להיות חבר ועדה. ירצו לבחור חבר ועדה מהסגל האקדמי, אהלן וסהלן, אין לי שום דבר נגדם, אבל זה לא מחויב המציאות שיהיה חבר ועדה מהסגל האקדמי. הדבר היחיד שחייבים זה איזון מגדרי. חוץ מזה, לא צריך דבר. אי-אפשר לאזן בשלושה, קצת קשה. אפשר שראש הישיבה תהיה אישה. זה אפשר. בקיצור, לחפש סיבות לריב עד מחר. לכן אמרתי שתורידו את זה. יש מישהו שרוצה לעלות בזום? אני רוצה לשאול על ההצעה של חבר הכנסת רול. אני מבינה שלא על זה נצביע, אבל הסיפור הזה של סמכות להמליץ לעומת סמכות לקבוע, זה נשמע לי מאוד הגיוני. כמו שאמר יושב-ראש הוועדה, בזמנו החקיקה של החוק ארכה שנים רבות יחסית לחוק כזה קטן ומצומצם בוועדת הכנסת, כי היה ויכוח מהותי, האם הוועדה הציבורית תהיה ועדה מחליטה או שהיא תהיה ועדה ממליצה. בסופו של דבר, נקבע שהוועדה תהיה ממליצה, אבל קבעו שם איזשהו מנגנון היא מגישה המלצה. בלי המלצה ועדת הכנסת לא מוסמכת לדון בכלל בענייני שכר, תשלומים ותנאי עבודה של חברי הכנסת. ועדת הכנסת דנה בהמלצה. אם היא מאשרת את ההמלצה, ההמלצה מקבלת תוקף של החלטה סופית. אם היא לא מקבלת את ההמלצה, זה חוזר לדיון בוועדה הציבורית. הוועדה הציבורית יכולה להגיש המלצה חדשה, זהה או שונה, ואז זה חוזר לוועדת הכנסת, וועדת הכנסת יכולה להחליט מה שהיא רוצה. אבל בסופו של דבר, מי שקובע זה חברי ועדת הכנסת, היא חייבת לקבל המלצה קודם לכן. אבל למה? יש הרבה היגיון בזה שהחתול לא שומר על השמנת. בסדר, אני חושב שזה דיון שראוי שיתקיים. זה דיון שראוי שיתקיים, יש לו מקום בדיון הציבורי הישראלי. כשהחליטו על הקמת הוועדה וכשאבי יחזקאל הציע את הקמת הוועדה הרי עד אז בכלל לא הייתה ועדה הוא הציע בצורה מסוימת והיה דיון שלם. שלוש שנים דנו על הדבר הזה, אז אתם חושבים שעכשיו ברמה של הסתייגות אנחנו נחליט על הדבר הזה? נראה לי שזה ראוי להידון בצורה מושכלת ונכונה בהקדשת הזמן הראויה, ולא ככה על הדרך באיזו הסתייגות. זה בטח לא הנושא עכשיו על סדר היום. אני בהחלט רואה בדבר הזה גם כנושא חדש. אם כך, לפני שאנחנו נדון בהסתייגויות, אני מציע שנדון בטענות נושא חדש שעלו כאן, כדי שנבין במה דברים אמורים. לפני כן עידן בנימין ביקש להתחבר. אני עידן בנימין מ"שקוף", וגם מסקר את הדיונים האלה ברקע. אם לא תעשו שום דבר, השכר שלכם יעלה ביותר מ-6,000 שקל. זו עובדה גמורה, לא צריך לעשות שום דבר כדי שזה יקרה, וכרגע אתם פותחים משהו יחסית אזוטרי, שלא ברור מאיפה נבע, כי הכנסת הזאת מאיזושהי סיבה לא עוסקת בעניינים תיאורטיים ולא עוסקת באמת במהות. אולי יש חברי כנסת שלא מכירים את זה, הוועדה הציבורית היום היא רק ועדה ממליצה. הדבר שהיושב-ראש הקודם אמר שוב ושוב - - - אדוני, אנחנו דנו הרגע בדבר הזה, אנחנו כן מודעים לכך. אנחנו מודעים לכך שזאת המלצה. הרגע דיברנו על כך שהדיון הזה נידון שלוש שנים. אבל אדוני היושב-ראש, כשאתה מתעסק עם הרכב של הוועדה רגע לפני שהוא עולה, זה כן קשור. קשה לי להאמין שאין לכם איזשהו מועמד מסומן ופתאום החלטתם לעסוק באיזשהו נושא תיאורטי. למה אני אומר את זה? כי הביקורת הציבורית לא הייתה אף פעם ביקורת ציבורית על הוועדה עצמה. הייתה ביקורת ציבורית על זה שאתם תמיד זורקים את ההחלטות של הוועדה. כל השנים האלה התעלמתם מזה, ועכשיו אתם מביאים משהו שלכם לא נוח ואתם משנים אותו תוך שבוע. זאת הבעיה, יכול להיות שצריך חבר אקדמיה, לא צריך חבר אקדמיה, בסדר

כשאני מעביר עליכם ביקורת שאתם זורקים את החלטות הוועדה שוב ושוב ושוב, כנראה שזה גם מה שיקרה בפעם הבאה. במקום לשנות את המנגנון, באופן די פשוט יחסית, אתם בוחרים לעסוק בעניין האזוטרי הזה. זאת הביקורת הציבורית, לא ביקורת על הוועדה.

איפה עומד החוק שחבר הכנסת קרעי הגיש לגבי שכר חברי הכנסת? הוא הגיש והוא צריך להעלות, כשהוא יחליט שזה עולה ובא במסגרת המכסה של הסיעה שלו. ממתין לוועדת שרים. נכון, ועדת שרים. אני מציע שנדון בשתי טענות נושא החדש שעלו כאן, גם ביחס להצעה של עידן רול, וגם ביחס להצעה של שלמה קרעי. חברת הכנסת הילה שי וזאן, את רוצה לטעון מדוע בהצעה של עידן רול מדובר בנושא חדש?

מדובר בדיון חשוב וראוי, שחשוב שיתקיים, אבל אין לו שום קשר לדיון האמור. מדובר בדיון טכני לחלוטין, שמדבר על הרכב הוועדה ועל זהות יושב-ראש הוועדה על מנת להקל את הקמת הוועדה ולא להימשך עם הקשיים הטכניים שהוועדה מצאה בשלוש שנים האחרונות על מנת לכונן את הוועדה הזאת, ולכן מדובר פה בנושא חדש.

מדוע לא מדובר בנושא חדש? אני חושב שלא מדובר בנושא חדש. אני חושב שברגע שנדרשנו להרכב וועדה, זה נגזר מהרכב הוועדה. אנחנו מדברים על הרכב הוועדה, ואנחנו מדברים על הסמכויות של הרכב הוועדה. זה לא שאנחנו מדברים פה עכשיו על הפגנות, מה זה נושא חדש? לא מדברים על סמכויות הוועדה, מדברים על הרכב הוועדה, על יושב-ראש הוועדה. זה בגדר הנושא הספציפי הזה בחוק. אבל דובר רק על הרכב. רק על היושב-ראש, לא על ההרכב אפילו. רק על היושב-ראש. נכון, זה לא עלה בהתחלה, זה עולה כהסתייגות, אבל זה לא נושא חדש. אז הנושא שלך מדבר על מהות, הוא לא מדבר על הרכב, זה נושא חדש. נושא הסמכויות הוא נושא חדש בחוק, הוא לא קשור לחוק. לטעמי זה גבולי, אבל בוא נצביע על זה. עכשיו אנחנו בדיון על עידן רול,

תצביעו על ההסתייגות ותפילו אותה. מי נגד?

הנושא הוכרז כנושא חדש. המשמעות היא שזה לא נכנס גם

אנחנו נגיש הצעת חוק, ואני אגיש אותה בצירוף עם עידן. בבקשה, חבר הכנסת קרעי. קודם כל, אני חושב שצריך לקחת הפסקה של חצי שעה לפני דיון של נושא חדש. אפשר לשאול את היועצת המשפטית אם אני צודק בעניין הזה? יו"ר הוועדה הודיע שככל שיהיו טענות נושא חדש, הן יישמעו בדיון - - - אבל אנחנו לא צריכים את הזמן הזה להיערך לדיון של הנושא החדש? לכן זה נאמר מראש. אז על כל ההסתייגויות שלי הייתי צריך להיערך לטענת נושא חדש? אם יש טענת נושא חדש, אני צריך להתכונן אליה, למה היא לא נושא חדש? קרעי, זה נושא חדש? אם מגיעה לי חצי שעה, אני מבקש - - - אבל אין חצי שעה,

יש לי הצעת פשרה, אם הוא יקבל חצי שעה, הוא יצליח להביא נתוני תחלואה על ההפגנות בבלפור?

היועצת המשפטית אומרת שאין לי חצי שעה, אני מקבל את עמדתה, אני לא נגד יועצים משפטיים באופן כללי. באופן כללי לא... לא באופן כללי, רק כשהם חורגים מסמכויותיהם. כמו שהזכרתי קודם, מה שחרה לי בהצעת החוק שמגיעה כאן לדיון בזמן הזה, שהיא לא כל כך קשורה למשבר הקורונה.

יש המון עניינים נוספים שוועדת שרים תוקעת לנו עשרות חוקים ודווקא מעלים את החוק הזה, שאף אחד לא יודע מה הוא כל כך חשוב, אבל בסדר,

כי באופן עקרוני אני תומך. אבל כדי לחבר אותו למציאות, אני חושב שבתקופה כזאת של משבר, בתקופה כזאת של גרף תחלואה מזנק שמגיע ל-4,000 ו-5,000 חולים ועלול להכפיל את עצמו וגרף התמותה עולה וכל המצב הכלכלי והבריאותי והסגר שאנחנו נכנסים אליו לשלושה שבועות, סגר שיהיה קשה מאוד לאזרחי ישראל, יהיה קשה לשכנע אותם בתקופה הזאת ואנחנו מועלים בתפקידנו כחברי כנסת, אגב שכר חברי הכנסת, שאנחנו לא יכולים להחדיר לציבור את התודעה הזאת של מצב החירום, כשהציבור רואה שבירושלים הכול מותר, בהפגנות הכול מותר, אלפי אנשים שלא שומרים על הנחיות משרד הבריאות. לכן אני חושב שבתוך החוק הזה חשוב להכניס תיקון לחוק הקורונה, שלמעשה ייתן לממשלה את הסמכות להחליט. אני לא אומר אסור, אני אומר הנחיות משרד הבריאות יתקיימו בכל המרחב הציבורי. זאת ההסתייגות שלי, אין החרגה, לא בתי תפילה, לא הפגנות,

יש הנחיות משרד הבריאות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". מה שהממשלה מחליטה, מה שמשרד הבריאות מחליט, תקף לכולם. הסתייגות לקיים את החלטות הממשלה? ההסתייגות מבטלת את ההחרגה בחוק. אתמול היועץ המשפטי לממשלה אמר: אתם לא יכולים לקבל החלטה, כי החוק אומר שיש החרגה. אז בוא ניתן לממשלה את היכולת לקבל החלטה, נבטל את זה בחוק. זאת ההסתייגות שלי, אני יכול להקריא. חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה להתייחס לנושא חדש שביקשת? כל כך ברור שזה נושא חדש, זה ברור. - - - של נושא חדש. אני בסך הכול מבקש כאן לא להעביר את ההסתייגות, להצביע עליה, אתם תפילו אותה והיא תעלה למליאה לדיון. אם לא תיתן לי את האפשרות הזאת לקיים דיון בנושא כל כך משמעותי לאזרחי ישראל - - - תגיש הצעת חוק רלוונטית. אין שום אפשרות להגיש הצעת חוק, ואתה יודע את זה. אין אפשרות להגיש הצעת חוק. זאת ההזדמנות שלנו לדון בנושא מהותי.

תשאלי את שר המשפטים שלך למה אין אפשרות. מכל החוקים שהכנסת דנה דווקא החוק הזה? מכל החוקים? חבר הכנסת, זו

היום הצבענו על הקדמת דיון על שלושה חוקים של הממשלה.

עכשיו העלית את זה ועכשיו אישרת, אבל החוק שנמצא היום על השולחן זה החוק הזה והוא גם קשור. כמו שאמרתי, אין לו שום קשר למציאות ואני מחבר אותו למציאות. מי שמונע בוועדת שרים זה השר אמסלם. אני מבין את מצוקתו של חבר הכנסת קרעי, שלא מצליח להעלות הצעת חוק נגד בלפור, כי הממשלה לא מתפקדת וכי אין ועדת שרים. זו הצעת חוק שנועדה לשמור על בריאות הציבור, ואתה תחייב ותלך להפגנות ותצחק וגרף התחלואה יעלה קדימה ואנשים בגללך לא יכולים לשבת עם המשפחות שלהם בשולחן החג. תתביישו לכם.

אולי תוכל להעלות את ההצעות הכול כך חשובות ולא מבוססות שלך על ההפגנות בבלפור. אולי חס וחלילה גם תעלה הצעה לטובת הציבור ולא לטובת - - - אדוני יושב-הראש, אני רק מבקש שתפיל את ההסתייגות כאן, תעלה אותה להצבעה והיא תיפול ותעלה לדיון משמעותי במליאה, אחרת אני לא אוהב לעשות את זה, אבל ההתנהלות הזאת לא יש לי פה עוד עשרות הסתייגויות, אנחנו נשב ונדון - - - חבר הכנסת קרעי, אתה מנסה לקחת הצעת חוק, מה שנקרא לא קשורה לשום דבר בהקשר שלך, להתלבש עליה ולקדם על זה איזה אג'נדה לא קשורה. אתה יודע יפה מאוד שעשינו את זה עשרות פעמים כאן, ואתה בעצמך כיושב-ראש הוועדה הוספנו נושאים חדשים והכול היה בסדר - - - אני רוצה להצביע על נושא חדש. אז אני מבקשת בבקשה התייעצות סיעתית. חברים, יש ועדת קורונה, יש דברים יותר חשובים. יש גם נשיאות. בשעה 11:58 נתכנס להצבעה. אין שום דבר חשוב מבחינתם מלבד ההפגנות בבלפור, לא קורונה ולא כלום,

(הישיבה נפסקה בשעה 11:54 ונתחדשה בשעה 11:58.)

אני מעלה להצבעה